אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. בקשה מספר 83-001, הוצאות פיתוח אחרות. אגף התקציבים.

2022 לשנת התקציב 2023 בסך של 37 מיליון ו-432 אלפי